אני פותח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. על סדר היום הקצאת זמין שידור בשפה הפרסית ברדיו רק"ע. הדיון מתקיים בעקבות פניית עורך דין יוסי גהוורי לוועדה. לדברי הפונה

אני לא רוצה להיכנס לתחרות של מי,

אבל אם לוקחים את מספר היהודים שחיים בישראל, אני מדבר על לפחות 250,000, בהחלט מגיע גם להם להקצות שידורים ותוך כדי זמן לבחון איך זה

היו הרבה דברים שעשינו בעבר עם הוועדה. אני חייבת לציין שאני במשפחה שלי, במשפחת סולימני, אני הראשונה שנולדה

הנכבדה הראשונה שנולדה בישראל וגם אני אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תתקשר אלי ותשאל אותי מה שפת האם שלי,

אבל עכשיו, ברגע שאני מנתקת את השיחה ואני

הדבר הזה הוא כל כך חשוב וחבל לא לנסות אותו ולבדוק את התוצאות. תודה רבה לך.

הישיבה ננעלה בשעה 12:36.